אנחנו פותחים את ישיבת ועדת הכלכלה בנושא תמיכת המדינה והסיוע למורי הדרך, לסוכני הנסיעות ולעובדי התיירות הנכנסת. הקורונה לא פסחה על אף גוף ועל אף תחום, אבל אחת הפגיעות האנושות בפעילות כלכלית הייתה בעולם התיירות, החל מסגירת השמיים וכלה בקבוצות שהיו מנועות מלהגיע לכאן, וגם כשנכנסנו לפעילות כלכלית מחודשת, נקווה, ביציאה מן הקורונה, על אף שהיא מרימה ראש כרגע, ענף התיירות נפגע מאוד. מדינת ישראל בשנה וחצי האחרונות פעלה ועשתה למען התיירנים והסוכנים, גם בהיותם עסקים רשומים שהיו זכאים למענקים ולהלוואות וכן כמועסקים שעסקו בתיירות שנהנו ממעמד החל"ת ומדמי אבטלה לאורך תקופה ארוכה. יחד עם זאת, מצאנו לנכון לקיים דיון מעמיק בקבוצה הזאת כי כנראה היציאה שלה מן המשבר קשה יותר. אני יודע שבמשרד האוצר מנסים. אני יודע ששר התיירות עסק בזה. אבל ועדת הכלכלה תדרוש מבט מיוחד מעמיק ומשלים עבור מורי הדרך וסוכני הנסיעות, זה עיקר הדיון שלנו. הדיון יימשך שעה. כל מי שיקבל רשות דיבור ידבר דקה. חברי כנסת שנואמים במליאה יש להם נאום בן דקה. אפשר בדקה להגיד הרבה דברים, להגיד משפט שנחרת ולא לחזור על דברי אחרים, כדי שנצליח להגיע לסיכום משמעותי ולאפשר לנוכחים, ואולי לכמה מן האנשים שנמצאים בזום, לעלות איתנו לשידור. נתחיל עם מנכ"ל משרד התיירות, אמיר הלוי. לאחר מכן נשמע כמה נציגי גופים ונפתח את זה להתייחסויות חברי הכנסת. אמיר הלוי, בבקשה. בוקר טוב, אדוני יושב-ראש הוועדה. אנחנו בעצם כבר שנה וחצי במשבר. המשרד פעל מתחילת המשבר כדי לנסות לצמצם נזקים, בעיקר מול אבני היסוד של תעשיית התיירות, שזה גם מורי הדרך. אני חייב להגיד שזה אחד מן התחומים שהמשרד משקיע בהם הרבה ועדיין מפקח על כל הליך הרישוי, וזה בא לידי ביטוי גם בסקרים המצוינים ובהערכה שיש למורי הדרך. לכן חשוב לנו פה מאוד לשמור על התשתית התיירותית. כך עם מורי הדרך. מטרת-העל שלנו היא לדאוג שהם יעברו את המשבר הזה. צריך להבין תעשיית התיירות ידעה משברים, התמודדה עם משברים, יצאה מחוזקת ממשברים, הגיעה לשיאים עד המשבר הזה. אף אחד לא חזה תסריט כזה של עצירה מוחלטת שבה אנחנו נמצאים בשנה וחצי האחרונות. לכן חיפשנו פה מסלול לכל אחד מן הענפים שנפגעו כדי לראות איך עוזרים לו לצלוח את התקופה הזו, עם מורי הדרך מצד אחד, עם כל מה שקשור לתיירות הנכנסת ומארגני התיירות, עם השלכה כמובן על בתי המלון וכל חדרי האירוח, ולנסות כאשר אפשר היה להתחיל להניע את הגלגלים וליצור פה מתווים, גם מצד אחד להתחיל להניע את תעשיית התיירות, גם מצד שני להתחיל להרחיב את המעגלים האלה לאוטובוסים. צריך להבין, כשתעשייה עוצרת מ-200 קמ"ש במרוץ ל-5 מיליון תיירים, ושם היינו בתחילת הקורונה, ובחריקת בלמים עוצרת באפס, המשמעות של זה היא שהרבה עסקים פה פשוט דממו ודיממו. המטרה שלנו הייתה לעצור את זה. התחלנו פה בשורה של צעדים שמשלבים ונותנים סיוע לכל התחומים. אני רוצה למקד אותך כי יש לנו רק עוד 50 דקות לדיון הזה. אני רוצה שתצלול ישר למורי הדרך, תצלול לסוכני הנסיעות, תצלול לפערים בין מה שניתן להם לבין מה שניתן לתת להם, לאיזה עוד קווץ' של כולם כדי שיעברו את התקופה הזאת. אני רוצה למקד את הדיון ברמה הכי פרקטית ומעשית. יש לי הערכה רבה אליך במשך שנים רבות. תתמקד איתי ישר בדבר עצמו. אין בעיה, רק אני חושב שצריך להבין את הרקע, ובטח ועדה שחשוב שתדע את ההיבטים הכלכליים וכל מה שעשינו פה מסביב. לגבי מורי הדרך נמצאת פה גם קרן גולדמן, שאם יהיה צריך גם תוסיף, ואנדריי קוז'ינוב, שהוא יועץ השר ונמצא פה גם, שאנחנו מובילים פה מערך שלם. אני חייב להגיד שגם לגבי המספרים של מורי הדרך אנחנו באמת מנסים לדגום אותם ולבדוק. יש פה מספרים ברורים מאוד של מספר מורי הדרך, שאנחנו יודעים לכמה יש רישיון, לכמה יש רישיון פעיל, כמה דוברי עברית בלבד, כדי לנסות לראות איך למקד את כולם. לכן יצרנו דבר ראשון את המתווה של תקציב גדול מאוד, של 10 מיליון שקלים נמצאת פה נעם דן מאגף התקציבים בשיתוף פעולה מצוין איתם, ואתם לא שומעים את זה הרבה. תקציב הסיורים יצר פה העסקה של בערך 1,100 מורי דרך, וזה הרבה מאוד, בשיתוף פעולה מצוין עם רט"ג אלה סיורים שפתוחים לכולם, גם דרך רט"ג וגם דרך הרשויות המקומיות. זה מזמין את עם ישראל לצאת לשטח ולהעסיק מורי דרך. אני חייב להגיד שעכשיו אנחנו בודקים הרחבה של זה, לנסות לייצר פה עוד ערוץ, כדי שעם ישראל יכניס לעצמו עוד אפשרות לתמוך במורי הדרך ולהזמין סיורים במסגרת תווי קנייה, או שפשוט כשמשפחה חוגגת אז יום הטיול יהיה עם מורה דרך כחלק מן התמיכה, ואז זה גם להזמין אוטובוס, במקום לנסוע בארבע מכוניות ולעבור בפקקים. בקיצור, אנחנו מנסים להרחיב את זה להרבה כיוונים. יש לך שריון כספי בהצעת התקציב לסוגיית הקורונה? אתה רואה פה את ההתלהבות של נציגת אגף התקציבים. התלהבות של אגף התקציבים לתקצב זה דבר טוב ויפה. כפי שהמנכ"ל אומר פה, אנחנו שריינו 10 מיליון שקלים דרך רט"ג לטובת סבסוד סיורים. בנוסף סגרנו עוד 5 מיליון שקלים. ברגע שאותם 10 מיליון שקלים ייגמרו אנחנו נוסיף את 5 מיליון השקלים האלה. בנוסף יצרנו פתרונות תעסוקה דרך משרד החינוך, קייטנות קיץ של החופש הגדול. וממש לאחרונה גם העסקה באמצעות דוגמי בדיקות קורונה. אנחנו מנסים לייצר כמה שיותר פתרונות תעסוקה. חשוב לומר פה שגם מתווה החל"ת נותן מענה לרוב מורי הדרך מאחר ורובם נכנסים בתווך הזה של מעל גיל 45. החל"ת הגמיש, שגם נסגר אתמול בוועדה, בעצם אומר שעובד שחוזר לעבוד עד חודש יולי בשכר שנמוך מן השכר המקורי שלו יקבל השלמה לשכר הזה עד סוף אוקטובר. עד סוף אוקטובר 21 בהתאם למדדים של הקורונה. לאן יש להם לחזור? המסלול הוא הפוך. היא התכוונה לעבודה אחרת והשלמת שכר. אדוני שם לב שסוכני הנסיעות לא מוזכרים. אני הזכרתי אותם. בוועדה הזאת אין התפרצויות. סוכני נסיעות זה דבר טוב אבל אתם לא תתפרצו. סליחה, אני מתנצלת. מנכ"ל משרד התיירות, בבקשה. צריך להוסיף פה על התמונה ועל מה שהשר יואל רזבוזוב פועל גם בקבינט הקורונה ובממשלה, שהריפוי הכי טוב יהיה חזרה לפעילות. פה אנחנו משקיעים הרבה מאוד בכל הקשור להכנסת קבוצות. מתווה הכנסת הקבוצות נמשך. יש פה העסקה של סדר גודל של 150 200 מורי דרך שעובדים כבר עם קבוצות מחו"ל, לא רק תיירות פנים, שהתחילו לחזור לעבודה שהם כל כך רוצים אותה, כך שזה עוד נושא חשוב מאוד ואני מקווה שהוא יתרחב. לפי מה שאנחנו יודעים דרך מארגני התיירות, שהם חוד החנית פה והם שמביאים את הקבוצות מחו"ל וממלאים את האוטובוסים ואת המלונות וכולי, יש ביקוש גדול מאוד של קבוצות, גם בסימני השאלה שיש סביב הקורונה, ואנחנו מקווים שזה יימשך. אלה קבוצות שנעות פה כקפסולות ורוצות להגיע למדינת ישראל, לארץ הקודש. זה תחום שמתפתח, גם בחודש האחרון, והביקושים גדולים מאוד לחודשים הקרובים ואנחנו מקווים מאוד שזה יימשך. יחד עם זאת, אנחנו נוקטים פה בשורה של פעולות מול משרדי ממשלה נוספים כדי להרחיב ככל הניתן את שיתופי הפעולה. תספר לכם קרן גולדמן מה עשינו עם משרד החינוך בכל הקשור להסבה להוראה של מורי דרך. צריך להבין שמורי דרך עוברים קורס יוקרתי מאוד ותובעני, מאוד מאוד מקצועי, כדי לשלב אותם בהוראת גיאוגרפיה, ידיעת הארץ, היסטוריה. זה מתאים מאוד. צריך להדגיש שאופי הפעילות של מורי הדרך גם כך הוא עונתי,

ולכן אצל רבים מאוד וצריך להגיד את זה, וזה גם מה שמחזיק הרבה מאוד מהם עבורם זה עבודה נוספת, זה לא תמיד עיסוק מרכזי. לכן חשוב מאוד שיהיה להם עוד עיסוק ושיוכלו לתמרן בין עיסוקים. אנחנו פנינו להרבה משרדים, אם זה רשות העתיקות ואם זה המשרד להגנת הסביבה. אנחנו בשורה של צעדים בוחנים פה הרבה שיתופי פעולה. יש מול עיניך את אותן נקודות על הפערים, על הדברים שלא שלמים מול הגופים? מעבר לכל הפתרונות. בסך הכול יש נכונות גדולה. אנדריי, אתה רוצה להוסיף עוד בהיבט של החוקרים? אם אוכל לומר מספר מילים. שלום לך אדוני היושב-ראש. הפעם אני מופיע כאן כיועץ של שר התיירות. אם תוריד את המסכה יידעו שהיית פעם חבר כנסת.

אני רוצה לדבר על שיתוף פעולה עם משרדים אחרים בתחום של ניסיונות לגייס את מורי הדרך לתפקידים אחרים. נכון שזה לא פתרון מושלם, נכון שזה לא פתרון בתחום ההעסקה הישיר ובתחום ההתמקצעות שלהם, אבל בשיתוף פעולה עם משרד הבריאות, עם משרד ראש הממשלה, עכשיו יצרנו סוג של מתווה כשחברות פרטיות מגייסות למעשה כוח אדם לתפקידים של דוגמים ומתשאלים אפידמיולוגיים. אנחנו פנינו לכלל מורי הדרך להגיש מועמדות. פתחנו את ההרשמה לשלושה ימים, כאשר אחר כך דרך משרד הבריאות אנחנו מעבירים את הנתונים לחברות המגייסות שפועלות תחת משרד הבריאות. נכון להיום נרשמו 460 אנשים לשני התפקידים. התחילו לעבוד 460 אנשים?

נרשמו. בסוף יש גם תהליך מיון. תעדכן אותנו בעוד חודש כמה התחילו לעבוד.

אני מאמין שזה תהליך מהיר מאוד. בשבוע הבא אמורים להיפתח עוד מכרזים ואני מעודד את מורי הדרך לגשת למכרזים הללו. אנחנו בשיתוף פעולה בוחנים עכשיו דרך עם משרד העלייה והקליטה לנסות לגייס את מורי הדרך לפרויקטים במרכזי הקליטה עבור עולים חדשים. כלומר יש פה נפח פעילות שמנסה לתת תעסוקה. ההרשמה של 460 אנשים זה סימן יפה, רק בואו נראה את היישום. זה מספר יפה מאוד. אדוני היושב-ראש, הרי בסוף המתשאלים האפידמיולוגיים נדרשים לתשאל גם בשפות שונות ופה יש יתרון מובנה, שמורי הדרך הם דוברי שפות. הם אינטליגנטים והם יודעים לדבר עם בני אדם. יש פה הכשרה בתשלום. גם אם זה זמני, אדם יעשה את זה

פה יש גם יתרון בזמניות כי בסוף מורי הדרך רוצים להישאר מורי דרך. אם התפקיד של המתשאל הוא לשלושה או ארבעה חודשים ובסוף התיירות תחזור אז הם יוכלו לחזור לעבודתם בלי הסבה מקצועית. כן, זה מה שאמרתי. יופי, אנדריי. בואו ניתן לאנשי השטח לדבר כי לשמם הגענו. אולי רק אם אתם רוצים נדבר על הניסיון שלנו עם משרד החינוך. אנחנו אוהבים את כולם וכל הפרויקטים חשובים אבל אם לא נשמע את אנשי השטח ואת חברי הכנסת אז לא עשינו כלום, והזמן קצר. ניתן לאלי מילוא, ליונתן שפירא, לטלי לאופר ולעידית הדר קמרט, שהיא עכשיו עוזרת פרלמנטרית והייתה פעם סוכנת נסיעות. לארבעתכם יש דקה וחצי לכל אחד, להיות חדים וקצרים, בבקשה. שמי אליהו מילוא, הייתי יושב-ראש אגודת מורי הדרך, היום אני מנכ"ל האגודה. אני לא הצלחתי לתפוס את אגף התקציבים בשום מקרה, לא ישבו איתנו, לא דיברו איתנו ולא מתייחסים אלינו. זה לגבי אגף התקציבים. יכול להיות שהיא מדברת מול משרד התיירות. אז בוא תראה איזה הישג יהיה לוועדה. תוכלי לשבת איתו? הנה, סגרתי לך את הפינה. גישה קיבלת.

אני מייצג כאן 300 מורי דרך בתיירות נכנסת. אני שם דגש על תיירות נכנסת כי זה הדיון. הדיון הוא לא על מורי הדרך שמתעסקים בתיירות פנים. נכון, שרת התיירות לשעבר ואגף התקציבים נתנו 10 מיליון שקל. זה יושב אצל רט"ג. רט"ג מוציאה סיורים זה מבורך, פנטסטי, אבל עד היום עבדו רק 900 אנשים,

מה פוטנציאל העבודה? נרשמו 1,400. נשארו לנו 500 לטפל בהם, אז בואו נטפל. אני אומר, לא כולם עובדים. היה פרויקט נוסף של השרה לאזרחים ותיקים, שנקרא "שלישי בטבע". נודע לנו שנגמר התקציב ולא מחדשים את זה. הרעיון היה להוציא אזרחים ותיקים לבקר ולטייל בארץ. נגמר התקציב. התקציב הזה קיים? התקציב של רשות הטבע והגנים כולל את הפרויקט "שלישי בטבע"? "שלישי בטבע" הוא פרויקט של אזרחים ותיקים שמנהלת השרה לאזרחים ותיקים. היא תבדוק את זה. זה היקף קטן. אני מקווה שיעשו את זה. בגדול, כמנכ"ל אגודת מורי הדרך, הארגון היציג של מורי הדרך גם חתמנו על ההסכם הקיבוצי עם לשכת מארגני תיירות נכנסת התפקיד שלי הוא לשמר את האנשים. לא ראיתי איזו תוכנית שתשמר את האנשים, לא שמעתי על הכשרות, לא שמעתי על טיוב המקצוע. הם דוברי שפות, חלקם אקדמאים, חלקם אינטליגנטים בצורה בלתי רגילה. עד 2019 הם היו חוד החנית של ענף התיירות. כשאתה אומר הכשרות, למה אתה מתכוון? אני מתכוון למשל לקחת את דוברי השפות ולעשות להם סיורים ולהביא אותם לאתרים בשפה שלהם, באיטלקית, שידברו באיטלקית, ילמדו את האתרים מחדש, להשתמש במונחים הנכונים, במושגים הנכונים. כלומר להשביח את המקצוע שלהם. זה כיוון מעניין. אין תקציב כזה.

אמיר הלוי, הוצע להשביח את מקצוע מורי הדרך. אולי מתקציב זרוע העבודה. יש לנו הידברות רציפה עם מורי הדרך.

אני אומר שוב, זמין לנו בכל מה שקשור למורי הדרך. זה שהוא אומר את זה כבר פעם שלישית, זה מדאיג אותי מה שקורה אצלכם. רון, אם היית מכיר את אמיר הלוי אז היית יודע, הוא אחד המנכ"לים הכי ותיקים היום במשרדי הממשלה. אני יודע גם לריב איתם. כבוד היושב-ראש, אני רוצה לסיים, ברשותכם. אני יודע שלצורך העניין צריך משאבים. אם כאן יש את אגף התקציבים, שיתנו משאבים גם לענייני הכשרות. דבר אחרון, באמת אני פונה לכל המשרדים: תשתפו איתנו פעולה. יש המון משרדי ממשלה שיכולים לשתף איתנו פעולה, לתת אפשרות למורי הדרך בעת הזו להשתלב. תנו לנו להשתלב. שמעתי פה רעיונות, והכיוון הזה מעולה. אדוני מילוא, הרווחת היום פגישה גם עם האוצר וגם עם המנכ"ל.

אני רוצה להציג מקרה קצה, דבר אחרון. לצערי התבשרתי ממש לפני כמה דקות שמורה דרך נוסף התאבד. זה השלישי במספר. מה השם שלו? קונסטנטין. לפחות אם אומרים מישהו אז מזכירים את שמו. זכרו לברכה.

קיבלתי כאן הודעה. השר ביקש מאיתנו להעביר לו רשימה של אנשים שנמצאים בקצה. העברנו רשימה כזאת. יש איתה בעיה כי לא כולם מבינים את המשמעות של להעביר ישירות לטיפול השר, אנשים לא נענים עד הסוף. אפשר לטפל פרטנית. אנחנו יודעים לעשות את זה. במצבים מיוחדים חמישה,

עשרים אנשים שהם בסיכון הכי גבוה תביא את השמות וילוו אותם באופן אישי. באמת תעזרו לנו לשמר את המקצוע כי אנחנו רואים עתיד טוב. אלי מילוא, בוא ניתן לאנשים אחרים לדבר. יונתן שפירא, דקה וחצי לרשותך. שלום, שמי יוני שפירא ואני יושב-ראש "מורשת דרך" ארגון מורי הדרך בתיירות נכנסת בלבד, זה האג'נדה שלנו. יש לנו 1,500 חברים ויש לנו עוד כ-350 מורי דרך בתחום במזרח ירושלים שמורשים להדרכה על ידי משרד התיירות. כלומר אנחנו מייצגים את הנתח הגדול של מורי דרך בתיירות נכנסת. אני רוצה להעביר כמה מסרים.

בתוך מתווה התיירות שמשרד התיירות החל ב-23 במאי, והחלו קבוצות להתארגן, וכפי שהמנכ"ל אמר כבר יש מורי דרך שמסתובבים בשטח

זה תיירות אחראית, זה תיירות בקפסולה. הבעיה היא שהיא מוגבלת מחמישה אנשים ומעלה. כאשר יש משפחה של ארבעה אנשים שמבקשת להעסיק אותי אני לא יכול להביא אותם. אני עם רכב אשכול ויכול להסתובב איתם בקפסולה. אנחנו דורשים ממשרד התיירות וממשרד הבריאות לאשר מתווה שמבן אדם אחד

למה לא מאשרים את זה? לכאורה ההדבקה פחות גבוהה. הרבה מאוד מורי דרך עובדים עם משפחות קטנות שהולכות איתם בכל שנה ויש ביניהם קשר אישי. ל-1,000 מורי דרך יש רישיון לרכב אשכול. יש 500 מורי דרך בעלי רכב אשכול, שמוציאים על זה הרבה כסף. הבקשה שלך הגיונית. אפשר לבדוק את זה? תביאו את זה אלינו לוועדה, ניתן לזה עדיפות בתקנות הקורונה ותאפשרו את הדבר הזה. זה נושא אחד שייתן פתרון. זה במסגרת החלטה של משרד התיירות ומשרד הבריאות. כמדומני נציג של משרד הבריאות אמור להיות גם שותף להחלטה. הבקשה הגיונית. דווקא מטיילים שהם פחות מחמישה אנשים באוטו זה הכי פחות מדבק, וזה פרנסה. יש אנשים מבוססים מאוד שמוכנים להעסיק מדריך פרטי, אז למה לא לאפשר את זה? דבר שני, ואני מקבל פה את דבריו של אנדריי קוז'ינוב, ונפגשתי איתו אתמול או שלשום וגם עם גברת קרן גולדמן שאחראית עלינו,

מאמץ של משרד התיירות למצוא תחליפים או למצוא עיסוקים זמניים. כרגע אחד המתווים של בדיקות אפידמיולוגיות, בסך הכול נדרשים להם 20 אנשים. נאמר לי שיהיה מכרז חדש אבל בינתיים כל אותם מורי דרך שנזקקים להכנסה מ-1 ביולי, מ-1 באוגוסט לא קיבלו אגורה. אלה אנשים עם משפחות, אנשים עם ילדים, אנשים שיש להם חובות על רכב אשכול, על משכנתה ואין להם שום הכנסה ושום תמיכה. אנחנו דורשים תמיכת המשך לחודשים הבאים עד שאותם מתווים, שהם חשובים, ייכנסו לעבודה. זה מחייב מכרזים וזה לוקח זמן. תודה רבה, יונתן. אנדריי קוז'ינוב, בבקשה. לגבי ה-20 אנשים ההרשמה נפתחה ביום חמישי בערב אחרי עבודה מאומצת מאוד. פתחנו את ההרשמה תוך שעתיים. חברה שמגייסת עובדים עושה את זה גם בשוק הכללי. כאשר האנשים התקשרו אכן נותרו כ-20 מקומות, שנדרשו אבל רק בקרב הדוגמים. בקרב המתשאלים האפידמיולוגיים נרשמו 430 אנשים. אבל זה עוד לא התחיל. זה עוד לא התחיל כי החברה צריכה לרכז את הנתונים. אנחנו העברנו את הנתונים, החברה צריכה לפנות לאנשים. בינתיים צריך לתת פתרון. צריך להיות פתרון ביניים לאנשים האלה. אני מבין שאמורים להיפתח עוד מכרזים. אנחנו התחלנו עבודה מול משרד התחבורה כדי לנסות לגייס את מורי הדרך גם כפקחים בתחבורה הציבורית, גם כעבודה זמנית. לגבי החודש הספציפי הזה אחרי סיום מתווה החל"ת לאנשים בני 45, לאמיר הלוי יש את המספרים.

כ-1,300 אנשים שהם עד גיל 45, כלומר שהם לא מקבלים שום סיוע. זה המיקוד שלנו עכשיו, הקבוצה הזאת. לרובה יש פתרון. בואו נשלים אותו, חברים. כבר מ-1 ביולי הם לא מקבלים שום סיוע. במאי, יולי ואוגוסט הם לא קיבלו אגורה. הם משלמים חובות, משלמים משכנתאות, משלמים על רכב אשכול. אבל הוא אמר לי שתוך שבוע שבועיים הוא ידווח לי על התחלה. מה את אומרת, נעם דן?

חודש אוגוסט התחיל עכשיו. וחודש אחד הם ספגו? לגבי יולי אנחנו יודעים שיש את החל"ת הגמיש. החל"ת הגמיש אומר שמי שחזר לעבוד עד יולי, כולל ביוני, יכול לקבל עד שלוש פעימות עד אוקטובר. אבל אין לנו יום עבודה מאז שנת 2020. היה לי יום עבודה אחד מאז מרץ 2020. איזו עבודה? איזה חל"ת גמיש? אין לי מעסיק, אני עצמאי. בדיוק בשביל זה אנחנו מייצרים את פתרונות התעסוקה. הוא עצמאי. זה חל עליו? היה פתרון דרך צו סיווג מבוטחים. היא מציעה פה משהו. אתה מכיר את מה שהיא אמרה, את המושג חל"ת גמיש? אין למורי דרך. היא אומרת לך שיש גם לעצמאים. לא, היא מדברת על הסבה. הם לא עברו הסבה. אני מדברת על התעסוקה שהצענו. אבל לתקופת הביניים הזאת, שאדם הפסיד הכנסה חודש, חודשיים. אין דרכים לשפות אותו בחוק? אפשר לבדוק את זה? זה קבוצה קטנה, המספרים קטנים. ביטוח לאומי נתן לנו את כל התמיכה שאפשר. יונתן, יהיה פה דיון המשך על זה. משרד האוצר לקח על עצמו לבדוק. נושא אחר, מאחר וזה יעלה, לגבי משרד החינוך. למחרת הפגישה שלי עם קרן גולדמן שהתקיימה לפני יומיים קיבלתי בקשה ממשרד החינוך להירשם לפרויקט. עולה לאדם 11,000 שקל לעשות פרויקט של שנה, הסבה להוראה. זה לא מכוסה. אין לאף אחד כסף לשלם 11,000 שקל לשנה ולא לקבל דמי קיום. מלגות להכשרה. זה מוזר לי כי לממשלה יש הרבה כסף בזרוע העבודה להסבות מקצועיות. אנחנו הקצינו אז 200 מכסות להוראה, להסבת מורי דרך אקדמאים. נרשמו לצערי רק 28. אנחנו ומשרד החינוך כיסינו את כל שכר הלימוד. לא לפי המסר שקיבלתי אתמול. יונתן, אתה שומע פה בשורות. יונתן, אנחנו מאוד מאמינים בזה. דאגנו שיהיה כיסוי למבצע הזה. יופי. טלי לאופר, בבקשה, אחרי זה עידית הדר, אחרי זה חברי כנסת. אני מנכ"לית התאחדות משרדי וסוכני הנסיעות. ביקשת שאקצר אז אני רוצה להתחיל עם עובדות שאי אפשר להתווכח איתן. עובדה ראשונה, אנחנו חזרנו לפעילות.

20%. ועובדה שנייה, אנחנו בפעילות רק 20% בגלל החלטות ממשלה ובגלל התנהלות של המדינה, שאני לא באה לבקר אותה כאן, בגלל שראש הממשלה צועק לכולם להימנע מנסיעות לחו"ל ובגלל שהמדינה החליטה שהיא סוגרת X מדינות ומונעת ולא נותנת. בסדר גמור, זאת ההחלטה שלה. אדוני, המדינה זרקה אותנו לכלבים, סגרה לנו את העסק ואמרה: אתם לא תקבלו פיצוי. אני רוצה רק לבדל. היו דברים כאלה, היו ענפים שנסגרו וכל המשק לא עבד, קיבל פיצוי מן הממשלה. אחרי זה המשק חזר לעבודה הפסיקו לו את הפיצוי. חלק מן הגופים בתיירות הנכנסת ואני מברכת על כך כל יום מקבלים סיוע. מכל הענפים במשק ומכל המשרדים ומכל העסקים מה נשאר? ענף משרדי נסיעות, שלא נחשב לתיירות הנכנסת, שהעסק שלו סגור ב-100% בגלל החלטות ממשלה ושהוא בלי פיצוי. שאלת ביניים: כל העסקים בישראל בקורונה קיבלו סיוע.

גם אתם. תנסי לדייק את הדבר, מעבר למה שכן קיבלתם,

אני מדייקת, אדוני. רוב העסקים בתיירות יש קבוצה שלא קיבלה, לא נדבר על זה כרגע, אבל רוב העסקים בתיירות קיבלו, כמו כל יתר ענפי המשק, סיוע עד 30 ביוני. אבל מה קרה? ב-30 ביוני נגמרה רשת הביטחון הכלכלית, ענפי המשק חזרו לפעילות, חוזרים לפעילות. אנחנו באפס פעילות, ב-20% פעילות. קיבלתם פתרונות חלקיים? קיבלתם איזשהו פתרון בנושא שלכם? שום פתרון. גם אדוני אמר בהתחלה שהוא יודע שמשרד התיירות ומשרד האוצר וכולם נותנים פתרונות. כולם מגלים אמפתיה, המון המון אמפתיה. ל-7,000 בתי אב בישראל זה לא מספיק. המדינה לא מסוגלת למצוא פתרון ל-250 עסקים שסגורים ושהיא זורקת אותם לכלבים? אדוני, אני רוצה להגיד לך, אני מצטערת שאני נסערת התעללות, מסך של התעללות. אתה יודע אילו מילים אני שומעת? אין את המנגנון החוקי לתת את הפיצוי, לא ברור איזה משרד אחראי על הפיצוי, לא יודעים איך לתת לכם את הפיצוי, לא יודעים איך לסווג אתכם. זה מעניין משפחות שרעבות ללחם, שהמדינה לא יודעת מה המנגנון כשהיא סוגרת אותם? כשד"ר שרון אלרעי פרייס עומדת מתי שבא לה ואומרת: "אז אולי נסגור עוד?" ואז כולם מבטלים טיסות.

שהממשלה, שמישהו ייקח אחריות על ענף של 250 משרדים ושל 7,000 עובדים, שמישהו בממשלה ייקח אחריות. זה בלתי אפשרי. אמרת את זה בצורה נוקבת ומשמעותית. מנכ"ל משרד התיירות וגם משרד האוצר ומשרד הבריאות יתייחסו לזה. המנכ"ל התייחס לזה, ואני מעריכה את אמיר הלוי. הוא יתייחס בסוף הדיון הזה ויציג לנו פתרונות. אבל הוא לא הזכיר אותנו. שאלת על סוכני נסיעות הוא אפילו לא הזכיר אותנו, כי אנחנו ננטשנו על ידי כל המשרדים. יש לי איזו דודה שאני מבקר פעם בשנה, כי אין לי זמן. אז מה היא אומרת לי כשאני נכנס? איפה היית, שכחת אותי. אמרתי לה: דודה, יש לי שתי דקות איתך, אז נבזבז אותן על "איפה היית, שכחת אותי"? עכשיו האדם נמצא פה. עכשיו לא צעקות, עכשיו רקע משפטי. הכאב שלכם איתי. יש פה בעיה אמיתית והיא דורשת התייחסות. אבקש מן המשרדים להתייחס. תני להם לחשוב על זה ולקראת סוף הדיון הזה להציג לנו איך הם הולכים לבדוק את העניין ולנסות לסייע ככל שניתן. רק לא לנסות.

את המילה "לנסות" אנחנו כבר לא יכולים לשמוע. לנסות מנסים כבר שנה. אני מכיר כאלה שמתעלמים מבעיה ואחרי זה מנסים לסייע, ולפעמים מצליחים. מי שלא מנסה לא יצליח. תני תקווה. אבל בואו ניתן להם לחשוב עד לסוף הדיון איך הם מתמודדים עם האתגר האמיתי שאת הצגת. זה לא משהו מזויף, זה דבר אמיתי. עידית הדר, אם את יכולה לדבר בקצרה.

סוכנת נסיעות כבר 25 שנים. יום אחד גיליתי שנסגר לי הענף, כפי שטלי אמרה עכשיו. עד 1 באוגוסט חיפשתי את עצמי, לא ידעתי מתי אני חוזרת לעבודה. למזלי אני מכירה את חברת הכנסת ענבר בזק שגרה לידי והתפנה לה תפקיד להיות יועצת שטח שלה והיא שאלה אותי אם אני רוצה, אחרי ששלחתי עשרות קורות חיים. ברוכה הבאה. תודה רבה. חיפשתי עבודה בכל תחום. לקחתי את הניסיון שלי והפכתי אותו למשהו שיכול להתאים אולי לשוק שהוא לא רק משרד נסיעות. המזל הראשון שלי, עוד לפני שמצאתי את העבודה, הוא שאני טיפונת מעל גיל 45, אז לא עצרו לי את החל"ת, אז המשיכו לשלם לי אותו, אבל הורידו את הסכום. למעשה ההכנסה המשפחתית שלי ירדה ב-40% במשך יותר משנה. תחשבו על עצמכם כל אחד, מה קורה לו אם פתאום יורדת לו 40% מן ההכנסה,

לא כי הוא עשה משהו רע. יש לי הצעות ייעול, יש לי רעיונות. אני אדם עם המון רעיונות, לא תמיד מקשיבים להם. למשל חשבתי על בעיית ההכנסה הזאת. לא תמיד אני יכולה לעבוד בכל דבר אבל נניח לעבוד בסופרמרקט כמה שעות זה לא מפחית מכבודי. אבל אפשר לעשות השלמת הכנסה, 40% מן ההכנסה המשפחתית שלי הלכה ואני מציעה למשל, כי אני מקבלת X כסף בחל"ת תנו לי אפשרות להרוויח עד הסכום שקיבלתי בהכנסה המשפחתית שלי

אני כמובן לא מדברת עליי, אני מדברת על כולם. זה לא חייב להיות רק לגבי הענף שלי. דבר נוסף לגבי הסבה מקצועית

עשיתי המון קורסים, השתמשתי בכל מיני כלים שהמדינה אפשרה, למדתי דרך עמותה כזו ודרך לשכת התעסוקה כל מיני קורסים. אבל בסופו של דבר אין לי שום ניסיון בתחום ולכן אף אחד לא רצה לקחת אותי, לא משנה שעשיתי בניית אתרים ועשיתי לימוד דאטה ולימוד מה שתרצו. אם עושים הסבה, יש אנשים כמוני שמוכנים, לצערם, לעזוב את המקצוע האהוב מאוד שלי אבל להמשיך הלאה. צריך לעשות הסבה שיש בסופה השמה, כי הסבה סתם, לעשות קורס בלי שבסוף מחכה לי איזו משרה או איזה גוף שמוכן לקבל אותי ולתת לי ניסיון, לא עשיתי בזה שום דבר. דיברתם על האפידמיולוגים, על החקירות. אני חשבתי על זה כבר מזמן. למה לא לקחת למשל יש בעיה של בידודים, כל הזמן אומרים שאי אפשר לפתוח את נתב"ג חופשי כי אנשים לא מקשיבים וצריך לבדוק שהם בבית והם מבודדים. אישית אני חושבת שאפשר לקחת אנשים כמותי ולהגיד לנו: קחו עוד 2,000 שקל בשביל שתוכלו לעשות נסיעות. לקבל רשימת אנשים: לכו תבדוק ש-X, Y ו-Z בבית. מצאתם שמישהו לא בבית? תזניקו את המשטרה. כך לא מעמיסים על המשטרה, מצד אחד, וכן מייצרים איזו עבודה לאנשים,

תזכרו שכאשר אדם עובד מיליון שנה ויום אחד הוא מפסיק לעבוד גם הערך העצמי שלו מאוד מאוד נפגע. יש דבר כזה שעשינו עם משרד הביטחון. אני חושב שהם ייאלצו להכניס את המלווים האלה. קראנו להם אנשי חיל, אלה אנשים שזו עבודתם. חברי הכנסת, יש לי אליכם בקשה מיוחדת היום. נאריך את הישיבה. להאריך, בסדר. יש לנו 23 דקות עד סוף הדיון וכולנו רוצים להספיק אולי לשמוע עוד אנשים שרוצים להתייחס. אני רוצה שאתם תדברו, אבל כל אחד ממש חד וחלק, כדי שגם נקבל פתרונות ונעזור פה לאוכלוסייה חשובה. ניר אורבך, בבקשה. בוקר טוב, אדוני היושב-ראש, תודה רבה. אתייחס בקצרה דווקא לנקודה שפחות דוברה. לא אתייחס לפתרונות התעסוקה. אתייחס בעיקר לקבוצת מורי הדרך, לא רק אבל בעיקר, שכרגע עוד נמצאים בשלב שלא קיבלו את מה שמגיע להם על פי מה שהמדינה הקציבה בגלל דרישה שאפילו אין לה מקור חוקי. המדינה דורשת במסגרת סיווג צו מבוטחים להגיש את טופס 857 הידוע שמראה שהמעסיק ניכה את כל הניכויים שחבים עליו על פי חוק. זה בניגוד לחוק. מי שצריך להציג את הדבר הזה הוא המעסיק ולא המועסק. הרבה מורי דרך לא מסוגלים להביא את האישור הזה, להתחיל עכשיו לאתר את הקבוצות. כל זה נובע מטענה של הביטוח הלאומי שאין לו מספיק כוח אדם. הביטוח הלאומי פשוט צריך לבדוק את הפנקסים והוא לא עושה את זה וכסף תקוע שם בלי שהוא יוצא החוצה ומורי הדרך לא מקבלים את מה שהם צריכים לקבל. אנחנו עשינו פגישה עם הביטוח הלאומי,

שברגע האחרון לא הגיע. אנחנו סיכמנו איתם שנגיש להם רשימה שמית של מורי דרך שיש להם את הבעיה הזאת והם יחזרו אלינו עם פתרון. עד עכשיו הם לא חזרו אלינו. מבחינתי הטענה שאין להם כוח אדם ולכן הם לא משחררים את מה שצריך ומטילים את הדבר הזה על המועסקים היא בלי מקור חוקי.

ביקשנו מהם גם את המקור החוקי לדבר הזה ולא קיבלנו עד עכשיו. הם עושים את זה בצורה שרירותית ומבחינתי זה לא נתפס. אנחנו הגשנו הצעת חוק, שותף לה גם חברי חבר הכנסת אופיר כץ, שמציעה לייתר את האישור הזה ולשחרר את הכסף במהירות האפשרית. הייתי מציע גם לך, אדוני היושב-ראש - - - הצדיק הראשי. פה אין להם מה לאכול החודש. עזוב אותך מהצעות חוק עכשיו, בואו נפתור את הבעיות המיידיות. לכן אנחנו פה. הגשנו הצעת חוק ואז פנו אלינו וביקשו פגישה איתנו. אבל אנחנו לא נצליח להעביר חוק החודש.

הגשנו את הצעת החוק ואז הביטוח הלאומי נפגש איתנו. אני חושב שהביטוח הלאומי מגלה המון נכונות. הצעת חוק ממשלתית אתה יכול להעביר מהר מאוד. אם אנחנו יכולים לעזור לו בתיקוני חקיקה שיסייעו לטיפול בקורונה מאיר שפיגלר הוא אדם עם המון רצון טוב. בהחלט. אני חייב להגיד,

גילינו הרבה דברים טובים שהם עושים, אבל בנקודה הזאת אין שיתוף פעולה.

אני מוכן לקחת את זה על עצמי. תביא לי את זה, תגיד לעוזרים שלך לפרט את זה בעמוד אחד. מאיר שפיגלר הוא אחד מאנשי הממשלה המצטיינים בכל תקופת הקורונה. ישבנו פה ארבעה ימים לפני ליל הסדר, הוטל עליו לשלם לכל בית X כסף תוך ארבעה ימים זה בוצע. אני מסכים לחלוטין שבתחומים שקשורות לקורונה, שלא קשורים לדבר הזה, הם עשו דברים נפלאים. גם נפגשנו עם דני זקן והתרשמנו. בנקודה הזאת אין שיתוף פעולה. תעבירו לי דף אחד בנושא. בשמחה רבה. תודה רבה. המצב שאנחנו שומעים פה אנחנו בהחלט חייבים להתגייס ולסייע. באתי מוכן לדיון. לפני הדיון כבר דיברתי עם שר התיירות, יואל רזבוזוב גם שמעתם את המנכ"ל ואת נציגת

אם ברעיונות על מציאת עבודה חלופית ואם בהבאת תקציבים הובאו 60 מיליון שקלים למלונות שנפגעו ב-40% מן המחזור, והובאו עוד 40 מיליון שקלים לפיצוי למארגני תיירות נכנסת. אני יודע שהוא עובד על זה ממש יום-יום, שעה-שעה. ברור שאנחנו יכולים לסייע ולעשות הרבה יותר מן הצד שלנו, לתת כלים לביטוח הלאומי ולנסות לפתוח עוד אפיקים. גם חשוב להגיד לגבי סוכני הנסיעות שמעתי אתכם ואני באמת מזדהה עם זה. אני מבין שהתחום הזה הוא תחום שאנחנו צריכים לגעת בו יותר כי זה התחום האמיתי שעוד לא הצלחנו לתת לו פתרון כפי שצריך. אני לומד שהם נופלים בין הכיסאות. אין להם אבא בממשלה, וכשאין אבא אז האבא היחיד האמיתי, אם הוא רוצה להיות אבא, זה משרד האוצר. אני מבקש מנעם דן שתהיה אימא, אבל אנחנו נבדוק את הנושא הזה. משרד האוצר הודיע לי חד-משמעית שהוא חושב שממש-ממש לא צריך לתת לנו פתרון. אני נפגשת איתם. נמצאת פה נציגת משרד האוצר ואתם מציגים בעיה. אני רוצה שיתחיל דיאלוג. רק שכחתי להגיד נתון עובדתי אחד: הוא עבר מתווה מסודר שהכנו עם נשיא לשכת יועצי המס, ירון גינדי, משהו שפוי מאוד. במלונות מדובר על מי שירד ב-40%. אנחנו ירדנו ב-80%. טלי, זה בדיוק מה שרציתי לומר. תשאלי אותם כאשר תיפגשי איתם. נפגשתי

הם אמרו: לא ניתן לכם פתרון.

יש פה אנשים ששמעו ואכפת להם, שרוצים להעלות את הנושא. בדיוק כפי שהצליחו להגיע להסדרים עם הארגונים שמלווים את התיירות כך צריך להגיע להסדרים אתכם. ברור שאת כתובת אמיתית כי את מישהי שאכפת לה. אני מבטיח מן הצד שלנו לעשות כל מה שצריך, לדבר גם אחרי הישיבה עם השר, לראות איך הוא ימשוך את הנושא הזה וירכז אותו. את זה גם המנכ"ל צריך לשמוע, כי זה דבר שצריך לתת עליו את הדעת. לא יכול להיות שהם נופלים פה בין הכיסאות ואין להם אבא ואימא.

תודה ליושב-ראש שהעלה את הנושא. קודם כול, זה דיון מאוד מאוד חשוב. אני שמחה שהצטרפתי. הייתי צריכה לצאת להצבעה אז לא יצא לי להיות פה כשעידית הדר קמרט דיברה. אני פחות מאמינה באופן כללי בחל"ת מתמשך. ראינו במתווה החל"ת, אחת הבעיות הגדולות שלו הייתה שלא הייתה מוטיבציה לאנשים לחזור לעבודה. אני חושבת שבהקשר של אותם מקצועות שאנחנו לא רואים מתי הם חוזרים לתעסוקה אנחנו צריכים לעודד אותם לעבודה בתקופה הזאת. אני רוצה להציע הצעה. מאיר שפיגלר, מנכ"ל הביטוח הלאומי, ברוך הבא, תצטרף. הוא בא בדיוק בזמן כי יש לי דברים מאוד חכמים להגיד. אבל תתמקדי בנושא הזה. יש לנו עוד חברי כנסת שמבקשים להתייחס.

יכול להיות שאמרו אותה כשלא הייתי פה. במערכת החינוך נוצרה מצוקה גדולה מאוד עקב השנה הזאת שהילדים למדו מרחוק. נוצרה מצוקה גם בלימודי שפה. כל האנשים שאנחנו מדברים עליהם, גם מורי דרך וגם סוכני הנסיעות, הם אנשים שיש להם אנגלית מצוינת. נוצרה מצוקה גדולה מאוד בכל הנושא של ילדים עם לקויות למידה. הולך להיות על זה דיון ספציפי שאני יזמתי בוועדת החינוך. אני רוצה להציע, במקום לשלם לאנשים חל"ת ואבטלה, להציע להם לתקופה שאין כרגע תיירות להסב אותם תקופתית זה לא הסבה מקצועית לכל החיים למערכת החינוך, לתת תמיכה במערכת החינוך. קודם כול שאנשים ירגישו כבוד שהם עובדים ומתפרנסים ולא יושבים בבית ומקבלים דמי אבטלה. אני חושבת שזה Win-Win situation גם למערכת החינוך, למצוקה שנוצרה, וגם לאותם אנשים, לתת להם מקומות עבודה שתואמים את כישוריהם. זאת ההצעה שלי. ענבר, זה חלק מן הדיון. משרד התיירות עשה הרבה הסבות מקצועיות. ענבר, תודה רבה. חברים, הזמן קצר. בועז, בבקשה. אדבר בקצרה. גילוי נאות: הייתי יושב-ראש חברה גדולה שעוסקת בתיירות נכנסת ויוצאת ובעוד כל מיני דברים. מורי דרך, סוכני נסיעות, חוץ מתיירות הפנים הקיץ הזה הוא בשורת איוב לכל אותם אנשים ולכל העסקים שקשורים לתיירות נכנסת, הם בבעיה רצינית מאוד. הם לא מקבלים עדיין תשובה מספקת מן המדינה. אני מחכה לשמוע מה התשובה לכל מה שאני אומר. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. לפי הנתונים שאנחנו רואים מן הקורונה זה רק הולך ומחמיר. זה אומר שבהתאם גם התקנות וההגבלות יוחמרו. זה לא הולך להשתפר, זה הולך להיות גרוע

העובדים האלה הולכים לשבת בבית, ולא באשמתם כמובן, זה התוצאה של הקורונה וזה מה שהמדינה מבקשת. אני מדבר על סוכני הנסיעות, מורי הדרך ועובדי ענף התעופה שהולכים עכשיו לגל פיטורים. אתייחס לעובדים השכירים בתחומים האלה. גם בוועדת הכספים כשהגיע חוק החל"ת, ששינו את זה לגילאי 45, ניסיתי להיאבק ולהחריג את עובדי ענף התיירות הנכנסת. ניסינו. נכון, ניסינו, סליחה ינון. ביחד עם חברי ינון אזולאי ניסינו להחריג בכל דרך באלפי הסתייגויות על מנת לנסות להתיש, כדי שכן יחזירו. זה עוד היה בתקופה לפני המספרים שאנחנו רואים היום. לצערי לא הצלחנו ועובדי הענף הזה לא הוחרגו. עכשיו אנחנו רואים את התוצאה, שהם הולכים לשבת עוד הרבה חודשים בבית וכל מי שמתחת לגיל 45 יישאר בלי פרנסה אחרי תקופה ארוכה שהם היו גם כך בבעיה. אדוני היושב-ראש, אמרת שאנחנו פה צריכים להיות פרקטיים. יש לי הצעה לפרקטיות. אני הגשתי הצעת חוק, להחריג את עובדי ענף התעופה. צריך להכניס את מורי הדרך וסוכני הנסיעות, כדי שכל מי שהוא גם מעל גיל 45 ימשיך לקבל את החל"ת, כי כרגע הם בלי שכר ואין לכך שום הצדקה, והם הולכים להישאר שם זמן רב. זה מה שביקשנו בוועדת הכספים. אנחנו צריכים לעשות את זה עכשיו. אני לא יכול בפגרה להגיש הצעת חוק. אתם כממשלה יכולים להביא את התיקון הזה, להחריג. זה תיקון מתבקש. הם חודשים רבים הולכים להישאר בלי כסף. זה התיקון שצריך לעשות. זה גם לא סכומים בשמיים. אם להיות פרקטיים, זה הדבר הנכון לעשות. זה מחייב התייחסות מיוחדת לענף הזה כי הוא פגיע באופן מיוחד.

כשעשו את החל"ת החדש והורידו את בני 45 ומטה, שהיה בזה היגיון כדי לדרבן את האנשים לחזור לעבוד, אבל בענף הזה זה לא נכון. אני מבקש מטלי לאופר, תעבירי גם לי כאיש הפריפריה, לי וליושב-ראש הוועדה, את רשימת העובדים סוכני הנסיעות. תראה את הפגיעה בפריפריה, כמה אנשים מן הפריפריה נשארו עכשיו ללא שכר. אני רוצה להוסיף, בתוך הענף הזה יש הרבה חנויות מזכרות ומסעדות שנמצאות בתוך מתחמים של תיירות נכנסת. גם הם נופלים בין הכיסאות. צריך לקחת גם אותם בחשבון. משפט אחרון לגבי ההסבה שמשרד האוצר הציע. אדוני היושב-ראש, אני מציע שבעוד חודש תערוך דיון ושיציגו נתונים, כמה מורי דרך וכמה עובדי אל-על או סוכני נסיעות עשו הסבה מקצועית. אני מבטיח לך שהמספרים לא יהיו גבוהים.

ההרשמה שדובר עליה היא יפה ואנחנו נעשה מעקב. חבר'ה, נשארו לנו דקות ספורות לדיון הזה. מיכל שיר, אם תוכלי לדבר בקצרה, ינון אזולאי, קרן ברק. דקה לכל אחד, בבקשה. ממש בקצרה. תודה אדוני היושב-ראש. אני זוכרת את הדיונים עוד בתחילת הקורונה, בקדנציה הקודמת. אני זוכרת את הזעקה של מורי הדרך. אני זוכרת את הזעקה של סוכני הנסיעות. בזמנו הממשלה התייחסה אל זה כאל רעם ביום בהיר: לא יכול להיות שיש קורונה וענף התיירות נסגר ואז יש אנשים שנפגעים מזה. זה היה מין הפתעה בכל פעם מחדש. אני זוכרת כמה התרענו וכמה לחצנו עוד בוועדת הכספים בקדנציה הקודמת, ודבר לא נעשה. אנחנו נמצאים פה אחרי שנה, שנה ויותר, אך דבר לא נעשה. אל לנו לחזור על טעויות הממשלה הקודמת ולא להתייחס ולא למצוא פתרונות. אנחנו יודעים למצוא פתרונות יצירתיים. זה לאו דווקא חייב לבוא בדמות מענקים או חל"תים גמישים. יש רשימות שלמות שאפשר לתת מענה לאנשים האלה. אלה אנשים שלקחו הלוואות על גבי הלוואות על גבי הלוואות, ואני אפילו לא רוצה לשמוע את הסטטיסטיקה של השוק האפור שבוודאי חוגג בתחום הזה.

אבל אני יכולה להגיד לך, אדוני היושב-ראש, שגם שם יש עלייה מהותית בקרב בעלי עסקים שספגו מכות קשות. אסור להתעלם. חייבים לתת מענה. לא לטאטא מתחת לשטיח. זה בסוף החוסן הלאומי שלנו, כי החברה הישראלית והכלכלה הישראלית זה המסעדות שלנו, זה בתי הקפה שלנו, זה שמחת החיים שלנו, זה התיאטראות שלנו, זה סוכני הנסיעות שלנו, זה מורי הדרך שלנו. אסור לתת להם ליפול בדרך כי יבוא היום שאחרי הקורונה ואנחנו נתחנן שיבואו אנשים איכותיים ובעלי מקצוע שיתנו לנו כחברה את המענה. לפני שנכנסתי לפה התלבטתי אם להיכנס.

כי התביישתי להסתכל שוב בעיניים של מורי הדרך, של אנשי התיירות. הם היו וטיילו פה, בילו פה שעות וימים, ובכל פעם אמרנו להם: נעזור, כולל בפעם האחרונה שהם היו בוועדת הכספים, כאשר הובטח להם שיביאו למציאת פתרון על ידי משרד התיירות בשבילם. אני אומר לך שאין פתרון. לפעמים הפתרון לא צריך להיות ששני הצדדים יהיו מרוצים, אבל לפחות שיהיו מרוצים מן הכיוון. אנחנו לא רואים את זה. האנשים האלה פשוט הולכים לרחוב. אנחנו נמצאים בגל רביעי של קורונה, שרק אתמול אמרו שהגל הזה יכול להיות גם יותר מן הגל השני והשלישי. אז מה יהיה איתם? מאיפה הם ייקחו את הכסף כאשר כבר הוציאו את כל החסכונות שלהם? אם היו לעובדים הפשוטים שם בכלל חסכונות. מאיפה הם יוכלו להוציא כסף? התפקיד שלנו אני לא רוצה להיכנס למה שעשתה הממשלה הקודמת או לא הממשלה הקודמת כי אותם זה לא מעניין, לא אכנס לפוליטיקה הזאת, על איזו ממשלה עשתה מה. עזוב, זה לא מעניין. העיקר שנפתור. זה לא מעניין אותם כי אנחנו גם לא יודעים למי הם הצביעו ומה, כי זה לא מעניין לא אותנו ולא אותם. יש להם משפחות, הם צריכים להאכיל ילדים כפי שאנחנו צריכים להאכיל את הילדים שלנו. צריך להיות להם פתרון, ולא משנה מאיפה זה יגיע, אבל משרד האוצר צריך להכניס את היד לכיס, המדינה צריכה להכניס את היד לכיס ולתת להם, בזכות ולא בחסד. אלה אנשים שמביאים את התיירות לפה כדי שיבינו מה זה ציונות. הם עושים למעננו, למען דור העתיד. צריך לעזור להם, בזכות ולא בחסד. ציונות, השכלה, חוץ, מה שאתה לא רוצה. לא דיברתי פוליטיקה ולא הטלתי רפש ולא שום דבר אחר. אתה צודק, היית על הכיפק, דיברת לגופו של עניין. אני רוצה להגיד משהו לך,

כי אתה פשוט לא היית חבר בוועדת הכספים. דווקא הייתי, אבל לא משנה. לפני שהייתי שר הייתי חבר בוועדת הכספים. בתקופה האחרונה לא. יזמתי ארבעה דיונים על הנושא הזה בוועדת הכספים, על ענף התיירות, בשביל להקדים תרופה למכה. ענף התיירות, תיירות נכנסת ותיירות יוצאת,

סוכני הנסיעות והתעופה. אמיר הלוי גם השתתף בכל הדיונים. ארבעה דיונים ערכנו בוועדת הכספים לפני. אנחנו דיברנו על זה ביוני, אמרנו שהחל"ת עומד להיגמר, בואו נכין תוכנית ליום שלאחר מכן, כי אמרנו שהם צריכים לקבל חודש התרעה מראש לפני פיטורים ואנחנו צריכים עוד חודשיים לפני כן להיערך לזה. ערכנו על זה דיונים. לצערנו הרב התחלפה הממשלה, לא לצערכם, אבל אני מדברת בהקשר שלהם. אני גם הייתי במשא ומתן בתוך משרד האוצר ועם שר האוצר וכבר גובש מתווה מיוחד עבורם בתוך המשרד עם שר האוצר ישראל כץ. כבר בנינו להם מתווה מיוחד וכבר קבענו לוחות זמנים אמיר הלוי, אתה זוכר אמרנו שתוך שבועיים תביאו את זה לוועדת הכספים. תוך שבועיים הביאו משהו לא גמור ואמרנו: עוד שבועיים. הכול כדי שזה יהיה חודש לפני סוף החל"ת. עשינו את כל זה בשביל שהם לא יגיעו לאירוע הזה. לצערנו הרב, וגם לצערם, הממשלה התחלפה באמצע. מה שקרה הוא שלא נוצר להם מתווה מיוחד. לא יעזור כנראה הצעות חוק או לא הצעות חוק. הצעות חוק עכשיו בעיניי זה לא פתרון כי זה יהיה לעוד הרבה זמן, אנחנו יודעים כמה זמן לוקח לחקיקה לעבור. מה שכן, צריכה לצאת מפה קריאה ברורה, ולא רק קריאה אלא גם שיח שלך,

עם שר האוצר. מה שקרה אז פקידי האוצר יודעים, יש להם את זה במגרה כי הייתה תוכנית כתובה כבר בממשלה הקודמת, זה כתוב להם, הם יודעים מה צריך לעשות. רק צריך להפנות לשם תקציבים, ביחד עם משרד התיירות, ביחד איתך וביחד עם מאיר שפיגלר, בשביל שיופנה אליהם כסף. הגמילה אצלם צריכה להיות הרבה יותר איטית, אלא אם כן אנחנו אומרים: נגמר האירוע, אנחנו סוגרים את העסקים האלה. אני רק מתריעה פה: אם נסגרים העסקים האלה, לפתוח אותם מחדש בעוד שנה או בעוד שנתיים זה להרוג לא רק אותם אלא גם את עצמנו. זה פגיעה בכלכלת ישראל. לכן החוכמה היא להשאיר אותם פתוחים ועם הראש מעל המים עד שיעבור האירוע הזה. בשביל זה צריך כסף, רק כסף. לא חוקים ולא כלום. תודה. מאיר שפיגלר, אתה מכיר את מה שחבר הכנסת אורבך מציג? כבוד היושב-ראש, שמעתי. איך שמעת? אנחנו פה ואתה פתאום מופיע. יש לי אנשים בכל מיני מקומות, הם אומרים לי מתי מדברים על הביטוח הלאומי. יפה מאוד. קודם כול, כבוד היושב-ראש, תודה רבה. לא ידעתי שאתם מדברים על הנושא הזה. אילו המידע היה ברשותנו היינו מגיעים ומשתתפים במהלך כל הדיון. אני רוצה לומר כמה דברים על מה שאמרו לי. אני לא יודע אם היו עוד. קודם כול, לגבי טופס 857, הביטוח הלאומי נקט בדרך שהלכה בצורה בלתי רגילה לקראת כל התושבים במדינת ישראל, גם לטובת מורי הדרך. אנחנו לא דרשנו את הטופס הזה למרות שהחוק בצורה כזאת או אחרת מחייב אותנו, עד ל-1 ביולי 2020. הלכנו גם לקראת מורי הדרך בעניין הזה כדי להקל. לאחר מכן כבר לא יכולנו להמשיך בזה כי בסוף בכל זאת אנחנו נמצאים במסגרות שמחייבות אותנו לפעול על בסיס מסוים. אני רוצה לומר משהו לגבי מורי הדרך. קודם כול, זה מעיד על מה שאנחנו אומרים כל הזמן: אנשים משוועים לעבוד. אף אחד לא רוצה להיות מובטל, אף אחד לא רוצה להתחמק מן העבודה. אנשים רוצים להתפרנס בכבוד. דבר שני לגבי מורי הדרך היה נושא רכב אשכול. הפכנו עולמות אם אני לא טועה זה עלה גם בישיבות שאתה נכחת בהן כדי לדאוג לכך שהם יהיו גם כן בעלי יכולת לקבל דמי אבטלה בשעת הצורך, למרות שהתקנות בזמנו מנעו מהם לקבל דמי אבטלה בגלל שרחמנא ליצלן הם לא הסיעו תיירים עם קורקינטים אלא עם רכב מכובד שמכבד גם את אלה שמתיירים בארץ. לצערי הרב הנושא הזה עלה בוועדת העבודה והרווחה והם יודעים טוב מאוד שאנחנו נאבקנו, כי האמנו בכך שצריך לתת להם את המענה של הביטחון הסוציאלי. אלא שהשיתו את זה רק מאותה נקודת זמן ואילך ולא אחורה, ויצא מצב אבסורדי: אין להם עבודה כי אין מי שיבוא לטייל בארץ, והיות והם צריכים תקופת הכשרה של חצי שנה הם מעולם לא יכלו לצבור אותה כי אין להם עבודה. אמרנו את הדברים האלה בלך ושוב. לצערי הרב אנשי משרד האוצר דאז סירבו להחיל את זה רטרואקטיבית. אנחנו תמכנו בכך שזה יהיה רטרואקטיבי ואנחנו תומכים גם עכשיו, כי הא בהא תליא. אי אפשר להתנהל בצורה כזאת, כאשר מצד אחד אומרים: ניתן מענה לצרכים האמיתיים שלהם, ומצד שני אומרים להם: המענה כרוך בכך שתצאו לעבודה, אבל פשוט אין איך לעבוד. הם צודקים במאת האחוזים. אנחנו איתם ללא עוררין. הלוואי וניתן יהיה לתקן אפילו את הנקודה הזאת רטרואקטיבית. סליחה שאני קוטע אותך אבל בגלל שהזמן קצר, יש לנו דיון נוסף ושר מחכה בחוץ, אני מבקש אם תוכל אחרי כן, חסכת לי פה החלפת מסמכים עם ניר אורבך כדי לנסות לדייק את הפתרון הזה. אם אנחנו ככנסת צריכים תיקוני חקיקה לגבי הקורונה שיאפשרו לך לטפל בבעיה אז בואו נעשה את זה ביחד. יש אצלכם מסמכים אבל בכלל לא התייחסתם. ניר, תדברו ביניכם אחר כך. אני מבקש מן המנכ"ל אמיר הלוי ומנעם דן להגיד מה עוד ניתן לעשות, ואחרי כן אקרא את סיכום הדיון של הוועדה. ממש חצי דקה לרשותכם. תודה רבה. אתחיל בסוגיית הסוכנים. משרד התיירות לא עבד עם תיירות יוצאת. האינטרס שלנו היה להביא תיירים, לא להוציא ישראלים. אני מבין ללבכם, אתם צודקים. דיברנו פה ואני מקווה שנצליח להגיע לאיזשהו פתרון. אני אומר עוד פעם, הוא לא באחריות משרד התיירות, אבל נשמח לעזור פה אם נמצא מנגנון דרכנו.

שני, בסוגיית מורי הדרך, צריך להבין דבר כזה: שוק הפנים רותח. למרבית מורי הדרך יש פתרון והם עובדים. פנינו לכל הגופים שציינו. אני חייב להגיד עוד דבר: בתי המלון שקיבלו סיוע הם בתפוסות שיא. יש שם בעיות לוגיסטיות גדולות כתוצאה מכך שהם מלאים בתיירים ישראלים שעולים עשר פעמים לברכה, אוכלים שלוש פעמים בבוקר ומשתמשים בעשר מגבות, במקום התייר האירופאי והאמריקאי שמשתמש במגבת אחת. פנינו אליהם להעסיק מורי דרך ולייצר עוד טיולים. אנחנו עושים פה שורה של צעדים גם כדי להוריד להם עומס בתשתיות וכדי לנסות להעסיק את מורי הדרך, אבל צריך שיתוף פעולה וסבלנות ואנחנו נעבור את זה. רק להגיד שהתיירות הנכנסת ומארגני הקבוצות זה מתווה שיצא לדרך. בדקנו את סוגיית רכבי האשכול. אי אפשר לפתוח היום את המתווה עם משרד הבריאות כי אנחנו נפיל אותו, אבל בהזדמנות הראשונה אנחנו נשנה את זה כדי להוריד. הרעיון היה להביא קבוצות קטנות ובודדים. תודה למנכ"ל משרד התיירות. נעם דן, משפט. כפי שהמנכ"ל אמר, כבר לפני כמה שבועות סיפקנו מענה למארגני התיירות הנכנסת, שלדעתי זה מה שחברת הכנסת דיברה עליו פה, שמדבר על 40 מיליון ש"ח, גם לשימור עובדים, גם לשיווק, גם מענק דרך הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים.

כפי שאמרתי, גם אנחנו מייצרים פתרונות תעסוקה. לגבי סוכני הנסיעות ומורי הדרך, הארכנו את מתווה החל"ת באופן רוחבי. בחודש.

טלי, אם את רוצה להיות אורחת קבועה פה את לא תעשי לי ברדק. לא בחודש אלא בשלושה חודשים וחצי. מעבר לזה, כמובן אנחנו נשמח להיפגש עם טלי לאופר ולהמשיך לחשוב על מה שניתן לעשות.

אני נפגשתי עם השר והוא אמר לי שזה לא יהיה, מה שצריך להיות לא יהיה. אנחנו עכשיו עם הפנים לעתיד. בואו נחליט שיהיה על זה דיון מעקב. בטח, יהיה. זה מופיע בסיכום. אני רוצה לסכם את הדיון.

ומחלים כלכלית מן הקורונה לאט יותר מאחרים, ועדיין עננה מרחפת מעל צווארו עם החמרת מציאות הקורונה בישראל. לכן הממשלה, כלל משרדי הממשלה נדרשים לתת מענה ייחודי, מותאם ואפקטיבי לכל מי שנפגע בענף התיירות, באופן ממוקד וספציפי. הוועדה מבקשת ממשרד התיירות לדווח לה בכתב עד לסוף חודש אוגוסט על מספר מורי הדרך ששולבו במשרות חלופיות במשק, לפי הדיווח של אנדריי קוז'ינוב וכל הרעיונות האחרים, לרבות דרך רשות שמורות הטבע והגנים ובמשרות של מדגמים וחוקרים אפידמיולוגיים, הרעיון של בתי המלון וכן הלאה, כל הרעיונות האלה מבורכים. הוועדה מבקשת ממשרד התיירות וממשרד הבריאות לתקן את המתווה לתיירות נכנסת, כך שתתאפשר כניסה של קבוצות קטנות מחמישה תיירים וכך תהיה פרנסה להרבה יותר מורי דרך. לגבי סוכני הנסיעות מתוך הדיון פה עולה שלנושא הזה אין אבא בממשלה. ביקשתי ממנכ"ל משרד התיירות, על אף שזה לא אחריותו החוקית, לעשות מעשה אנחנו תמיד לוקחים יותר אחריות ממה שקיבלנו ולכנס את אנשי משרד האוצר, ברמה של מנכ"ל כלכלה, ביחד עם טלי לאופר וגורמים אחרים לדיון עומק, שמנסה להבין את המציאות של סוכני הנסיעות ולסייע להם באופן פרטני. נעם דן, אני מבקש גם את ההירתמות שלך. אני מבקש לקבל דיווח גם על הפגישה הזאת ועל ההתקדמות בנושא הזה. הבטחתי גם לאלי מילוא שתהיה לו פגישת עבודה עם אנשי משרד האוצר ועם מנכ"ל משרד התיירות בנושא שלך, וגם יונתן שפירא, נצרף אותך לדיון של מורי הדרך עם מנכ"ל משרד התיירות ואנשי משרד האוצר, לראות איך סוגרים את הקצוות. בסך הכול רובם בני מעל גיל 45, 1,400 גילם נמוך יותר. נשלב כמה מאות. בואו נביא פתרונות. אני מבקש שבעוד חודש ייערך בוועדה דיון מעקב. אם תפתרו את כל הבעיות ורק תדווחו על הצלחות הקדוש ברוך הוא יברך אתכם. תודה רבה לכולם.

הישיבה ננעלה בשעה 11:35.